היום י"א בכסלו התשע"ט. אנחנו דנים בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים),

הרשם נותן את הצו לתאריך מסוים, נגיד ה-15 לחודש. מה-15 עד ה-15 בעיקרון נבדוק אם היה תשלום. זה תיקון שהיה בדברים שכבר קראנו, ואני מציע שמכאן נמשיך הלאה

אם היית יודע כמה מאמץ מנהל הוועדה,

רצו להמשיך הלאה. אני חושב שהחוק הזה גם אם נלך לבחירות, איך שלא יהיה,

גם המאוחר הזה הוא לא הרבה זמן, אבל אפשר בתוך התקופה הזאת להגיע לחקיקה

(1)הבקשה להכרה הוגשה בצירוף אסמכתה על תשלום לזוכה בתיק לפי סעיף 69ב4(ג), אשר לא בוצע במערכת ההוצאה לפועל ושלא דווח לה עליו לפי סעיפים 19א או 19ב, הוספנו פה עוד סעיף.

הבקשה להכרה הוגשה בהסתמך על כספים שנזקפו

- - - כי זה מעכשיו, או שזה ימשיך להיכנס מעיקול המשכורת.

זה שיתוף פעולה פוזיטיבי. הוא צריך מעשה שהוא יעשה כדי להראות שהוא מודע לדברים האלה וזה לא בא

הבנקים לא מסכימים לזה?

כל החוק הזה מטרתו, כפי שאמרתי, להראות שהחייב משתף פעולה באמת, ולכן הוא מקבל את ההקלות המסוימות שהחוק נותן לו. כשהוא משלם מספר תשלומים באופן אקטיבי, ברור שהוא משתף פעולה, ולכן מתייחסים לרצינות הכוונות. פה נכנסים

הבן אדם הגיש שאלון. שאלון מי שלא ניסה למלא פה,

זה המון המון טרחה,

כי אין להם הכול בגישה באינטרנט.

להביא דפי בנק ולהביא מהמעסיק את התלושים.

והרבה פעמים האנשים האלה גם זקוקים לעזרה ותיווך כי הם לא

עיקול מיטלטלין לפי סעיף 21(א), למעט רכב, מימוש רכב שעוקל ברישום במשרד הרישוי לפי סעיף 21(א) או 21א, הגבלת החייב מקבל, מהחזיק ומחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6). את רוצה להסביר בקצרה? הסעיף הזה מסדיר מה יהיו תוצאות העבירה של חייב שמצאו אותו כחייב שמשלם לפי הוראת

כשזאת ריבית ששני הצדדים הגיעו להסכמה, ואז הריבית המוכרת היא הריבית של הלוואות של בנקים, שהם מגיעים להסכמה ביניהם מה תהיה הריבית, ואז היא מנוהלת לפי הריבית המוסכמת, וזה משתנה בהתאם להסכמה של הצדדים. מי שגובים ממנו את הריבית פיגורים, האם יש לו סיכוי פעם בחיים לגמור את ההלוואה? הריבית

היא לא מגיעה בכלל לשלם את הקרן,

השאלה פה אם אנחנו רוצים להוציא את האיש. הרי בסך הכול החוק הזה הוא כדי לעזור לאיש, ואם אנחנו רוצים לעזור לו ויש עליו ריבית פיגורים, הוא בחיים לא יצליח להחזיר.

אז בטח שריבית הפיגורים מוסיפה

צריך להוסיף על הסכום הזה גם את הסיכון שהכסף לא יחזור ותמריץ לשלם חובות, כשגם בית המשפט העליון דיבר על התמריץ הזה בפסיקות שלו. לכן ממה שאנחנו

25% זו פגיעה בזוכים שאנחנו יכולים להגן עליה. זו פגיעה לדעתנו שלא תשנה את השוק, היא לא תגרום להם להעלות את הריבית מראש יותר מדי גבוה, מה שאנחנו לא יכולים למנוע מהם לעשות. זה תמריץ טוב מספיק לחייבים, אבל אולי אנחנו טועים. זה

אני אשמח מאוד לקחת הלוואה ולא להחזיר אותה. זה כיף, תענוג. אולי במקום לספר לנו את זה שיגיד לנו כמה כסף הם חוסכים מ-25% וכמה הם ויתרו על חובות למיליארדרים.

דבי, דבי. זה יהיה 100 מיליארד וזה יהיה

מה שתומר אמר נגע לליבי במובן הזה שכבר יש הסכם בין כולם,

אני רציתי להוריד את זה ל-50%, לא ל-25%, אבל הוא אמר: אל תיגע בזה. מה שאתה עושה, אם אתה רוצה לפתוח את זה, אפשר,

בסופו של יום, אני

האזרחים,

לצערי הכסף בחינם אם אנחנו ביתרון, שכאילו אני נותן לך הלוואה ואתה לא משלם כלום,

המקורות שלך הם מקורות

אם אני מעכב למשל את עיקול המשכורת,

אז צריך להוסיף פה "לעכבם ו/או לבטלם",

שלוש פעמים החזירו אותה מגשר אלנבי. ריבונו של עולם, ההוצאה לפועל,

לנו אין בעיה עם הממשל. לא שאני לא רוצה לשלם את החובות

אני רוצה לשלם את החובות שלי, שיעשו לי בדיקת יכולת, לי ולעשרות אלפים כמוני.

אני בא לייצג שכונה שלמה של אנשים שחיים על ביטוח לאומי או קצבת נכות, והנתונים אומרים שאנשים במזרח

יש לנו הרבה מאוד בעיות, יש לנו הצעת חוק לעשות סדר, או לבטל ולהעביר לפה. עשינו פיילוט עם הרשויות המקומיות, עם ארבע רשויות לראות איך זה הולך, כך שאדוני אולי צודק, אבל זה לא קשור

הבנתי מה שאתה אומר. אדוני,

לא - - - מכאן אנחנו צריכים לעצור את זה.

לא קשור לדיון שאנחנו דנים בו עכשיו, ולכן אני לא רוצה לערבב נושא

לכן תדברו עם אביטל שהיא שייכת לסיוע המשפטי. חוץ מזה,

אלינו. אדוני, רק משפט אחד ברשותך. מכיוון שיאסר אבו רמוז ומוחמד פנו גם לחברי הכנסת

הוא שילם תשלום אחד,

ואילו זה שעני,

לו אפשר לעשות את עיקול המיטלטלין אצלו בבית, אלא

וגם היום הוא עושה את זה. נציף להם את זה שהם צריכים לחשוב על זה, כי זה עוד לפני העיקול. ברגע שאדם מבקש צו חיוב בתשלומים, הוא גם בא ואומר כמה הוא יכול לשלם. לרשם אנחנו נותנים את שיקול הדעת גם להחליט מה גובה צו החיוב בתשלומים, שזה הדבר הכי מהותי. בין היתר הוא ישקול ונעלה את זה לרמת המודעות של הרשמים. איך תעלה את זה? גם בטופס, גם בהודעות בתוך המערכת,

זה כמו השיקול שהוא עושה כשהוא מחליט על 200 שקל לאותו אדם. זה לא כי המערכת אמרה לו "200 שקל", הבן אדם מילא טפסים, אמר מה ההכנסות שלו, מה ההוצאות שלו, הצו בחיוב בתשלומים מגדיר מה בעיני הרשם התשלום שהחייב יכול לשלם, וגם היום רשמים מחליטים לתת עיכוב הליכים, לפעמים אחרי תשלום אחד, לפעמים מראש, ואנחנו נציף את הדבר הזה, גם כדי שחייבים יהיו מודעים - - - פה אין דיון אצל הרשם. אני פה קצת אחדד אולי את השאלה של בקי, אני אציג אותה בצורה טיפה שונה בהצעת החוק כתוב שהמנהל יורה שלא לנקוט הליכים מסוימים, או לעכב או לבטל אותם. "שלא לנקוט" זה גם צופה פני עתיד. זאת אומרת, הוא אומר: לא יוטלו עיקולים. השאלה שלי היא, האם כשרשם נותן צו תשלומים ובוחן את כל הדברים, בהנחה שהוא הגיע למסקנה שאין מה לתת, האם הוא רק מבטל דברים שהיו או שהוא גם קובע למשל שבתיק הזה לא יוטלו עיקולים וכו'. זה הנוסח,

לא רק על דברים - - - ברור.

עוד פעם, הרשם מסתכל על התיק - - - זה לא נכון. רק רגע, יכול להיות שלא נכון, אני אומר את מה שאני רואה ואני קורא הרבה החלטות.

אם לאדם יש הגבלות, אם הוא בא ואומר "אני מוכן", הוא מסיר אותן, הוא מבטל אותן. יכול להיות שהוא יגיד אחרי תשלום אחד "תסתכלו בעוד חודש", הוא מורה למזכירות להסתכל - - - אבל לא רק להסיר את מה שהיה, אלא גם להסתכל קדימה, לומר: לא יוטלו פה עיקולים,

הוא רואה את העבר, מתקן את העבר. אתה יכול לראות החלטות שהוא בא ואומר: אחרי חודש תבדקו. אם הוא באמת שילם, תבטלו את ההגבלה, בלי קשר לחוק הזה. מצד שני, הוא גם נותן עיכוב הליכים, שזה לגבי ההליכים הטבעיים. למשל אם ביקשו עיקול ברישום, והוא מונע את תהליך ההמשך, שזה עיקול המיטלטלין, שזה הוצאת המיטלטלין, זה עיכוב הליכים על תהליכים עתידיים. הוא יכול גם להגיד: עיכוב כל ההליכים, אבל זה חלק מהשיקולים של הרשם. אתם באים ואומרים: בואו נציף את זה גם לרשם. אני מסכים אתכם

לא צריך להגיד את זה, זה צריך להיות מאליו. אתם אומרים שזה לא מובן מאליו, נדגיש את זה גם בטופס, שגם החייב רואה את זה, גם הרשם רואה את זה וגם הזוכה. רציתי לדבר על גובה הריבית, ההפחתה שהוחלטה. בעינינו ההפחתה הזאת היא במידה רבה שרירותית, גם לא קיבלנו הסבר מספרי משכנע לפחות למה בחרו דווקא 25% ולא כל מספר אחר. רק לפני שנתיים ראינו בדוח מבקר המדינה שפורסם, שנכון לתקופת הדוח, שזה בסך הכול ב-2016, מתוך כל הכספים בהוצאה לפועל, מתוך 650 מיליארד שקל חובות רק 10% בערך או טיפה יותר זה הקרן וכל השאר זה ריביות,

ואגרות וכו' - - שכר טרחה לעורכי דין. - - שכר טרחה וכל מה שקשור בזה, שזה קרוב ל-90% מהחובות.

לכל הפחות זה מעיד שיש פה איזה בעיה בהתנהלות של המערכת, ובמיוחד כשזה נוגע לאנשים הכי מוחלשים שנמצאים בחובות. צריך לזכור לגבי האנשים הכי מוחלשים האלה, שקרוב ל-100% מהם, מעל 95% מהם לא מיוצגים בהליכים האלה, להבדיל מהנושים שלהם, שבמספרים ההפוכים כן מיוצגים כמובן, קרוב ל-100% מהמקרים. ועוד משהו שחשוב לזכור בהקשר הזה, שכל החובות האלה שדיברנו עליהם, ה-700-600 מיליארד האלה רוב החובות האלה, הנושים שלהם זה גופים מוסדיים גדולים, שזה הבנקים, חברות אשראי, הטלפונים וכו'

הגופים האלה. צריך לזכור שריבית הפיגורים היא ריבית שהתפקיד שלה וזה גם נאמר בהרבה מאוד פסיקות, זה לא העמדה של ארגוני זכויות אדם הוא לתמרץ את החייב לשלם את החוב. זו המטרה של ריבית הפיגורים, אין לה מטרה אחרת. ברגע שלבן אדם אין כסף ומדובר על אחוזים ניכרים מהנושים, זה הופך פשוט לעונש. אי-אפשר לתמרץ בן אדם שאין לו כסף לשלם, זה לא כמו מישהו ששכח,

לא מתחשק לו, הוא דווקא לא משלם, יש לו אינטרסים אחרים.

פה מדובר באנשים שגם כשיש להם הסדר תשלום, לפעמים קשה להם לעמוד בו, ובשביל זה בתוך ההליכים עושים - - - אני צריך עוד 20 שניות לעצור, אז תנסי לסכם. הפואנטה היא שאני חושבת שיש מקום לעשות הבחנה גם בין סוגי הנושים וגם בין סוגי החייבים. לא יכול להיות שבן אדם שאין לו כסף לשלם יקבל את אותה הפחתת ריבית. הוא בכלל לא צריך לקבל ריבית פיגורים אם הוא נכנס למסלול של תשלום ושל בדיקת החובות שלו, וגם ההתייחסות לכל הנושים כאילו הם אותו דבר, היא גם מאוד בעייתית. נניח שאתה אומר שאתה צריך לגבות את ריבית הפיגורים בשביל לפצות את הבנקים על ההפסד, הם היו יכולים להשקיע את הכספים האלה ולקבל כסף, גם לגבי הנושים האלה, רשות מקומית או בנק או קופת חולים או רשות ציבורית אחרת, לא בהכרח צריך להיות להם אותו דין וצריך לפצות אותם באותו אופן על הפסד, בגלל שיש גופים ציבוריים שאפשר היה לחשוב לגביהם חשיבה אחרת קצת. עוד משהו בהקשר של הבנקים והנושים מהסוג הזה. צריך להביא בחשבון שההתנהלות שלהם היא התנהלות עם חשיבה סטטיסטית, הם לוקחים בתמחורים שלהם ובחשבון שהם עושים מה גובה הריביות, וכולנו יודעים שגובה הריביות שלהם לא בדיוק נמוכות, הרגילות הם מביאים בחשבון שאחוז כזה וכזה הם מוחקים חובות,

ככה הם קובעים את המחיר שלהם, אותו דבר גם אחרים שנותנים, לאו דווקא הלוואות, הסכמים כלשהם בין צדדים. אנשים בתמחור שלהם של השירותים ושל ההלוואות מביאים בחשבון את זה, גם את זה צריך להביא בחשבון, לא רק את החשבון הפשוט של פחות 25%. אני מניח שיש תשובה לדברים שאמרת, גם לי יש ואני מניח שגם לאחרים,

יכול להיות שזה כבר יידחה לפעם הבאה. בהמשך לדברים של דן, הדברים הם נכונים, יכול להיות, לא ביחס להליך מינהלי. פה אין רשם שבאמת דן. רק אם אפשר לדעת שהגענו עד סעיף 69ב9, שלא נצטרך לחזור לקרוא אותו. קראנו, אל תדאג, אבל רק אם ירצו עוד להשיב או יהיו כאלה שעוד לא דיברו מאלה שנמצאים פה ורצו, נוכל להשלים את זה. תודה רבה. אני מתנצל שהיום הוא לא יום פשוט, אז רצנו קצת.